כ"ג בכסלו התשפ"א, 9 בדצמבר 2020. כמה נושאים על סדר היום.

בוועדה המשותפת. יש בקשה להקים ועדה לדיון בהצעות חוק הבאות: הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 34) (התקנת מערכת לייצור חשמל מאנרגיית השמש או מיתקן אגירה, בבית משותף), והצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת מתקן פוטו וולטאי), של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את הצעות החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה או לוועדת החוקה,

נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק הממשלתית לדיון בוועדת הפנים או לוועדת הכלכלה. מוצע בעצה אחת עם יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה ויושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט - - - לפני שאתה אומר ועדת החוקה,

למרות שעלו קולות לגבי ועדת הכלכלה, כי ועדת הכלכלה דנה בסוגיות האנרגיה, אבל המהותיות, לא ענייני קרקעות שקשורות לאנרגיה. אם אומר זאת יושב-ראש ועדת הכלכלה, מי אנחנו שנאמר אחרת? ובכל מקרה מוצע להקים ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת הפנים והגנת הסביבה בהסכמת ראשי הוועדות. הוועדה תהיה מורכבת משישה חברים, שלושה מכל ועדה בראשות ועדת החוקה,

לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת יעקב אשר שיהיה היושב-ראש, מיכאל מלכיאלי וקארין אלהרר, ומטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה חברי הכנסת מיקי חיימוביץ, מיכל שיר וסונדוס סאלח. למה ועדה כל כך קטנה? ככה ביקשו החברים. מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): ארבל, יש בעיה עם זה? בדרך כלל בחקיקה עדיף שמונה, זאת פשוט ועדה קטנה וזאת ישיבת חקיקה. נוכח הדיון בתשע, עדיף שיהיו מעט אנשים וגם יוגדר לוח זמנים. מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): זאת ההמלצה של היועץ המשפטי שלנו, של תומר. האמת שאנחנו חייבים לקדם את זה מאוד מהר. עוד חברים לא מעכבים. מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): זה נכון,

מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): באנו על פי המלצת היועץ המשפטי. מי בעד אישור הוועדה? הצבעה אושרה. פה אחד אושרה הוועדה המשותפת. בקשת

בשעה טובה ומוצלחת, מדינת ישראל הולכת לקראת פריסת סיבים אופטיים לאינטרנט מהיר. נכון, זו פשרה, שחיכינו כל השנים לפריסה האוניברסלית, לא הצליחו, יש איזו פשרה מסוימת, שנתחיל בפריסה כלכלית מה שנקרא ויהיו הפרשות לקרן. מהקרן הזו תושלם הדלתא לפריסה במקומות הלא כדאיים כלכלית. אנחנו הגשנו את זה לפני הממשלה כדי להאיץ בממשלה להוציא את זה מחוק ההסדרים, אתה יודע את זה היטב. אני שמח שהממשלה נענתה, לכן לא ניתן לנו אלא לבקש להתמזג. מאה אחוז, מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אנחנו נצביע. מי בעד מיזוג הצעות החוק פריסת סיבים אופטיים (בזק ושידורים)? הצבעה אושר. פה אחד הצעות החוק מוזגו. תודה רבה, אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה. בקשת יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להקדמת הדיון בהצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), לפני הקריאה השנייה והשלישית. אתה מבלבל אותנו, יש פה א', ב', ג', ד'. נמצאת פה כבר יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. מיקי חיימוביץ רוצה לנמק מדוע צריך להקדים את הדיון. מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): כי הוראת השעה פגה ביום שישי. בעוד שעה מתקיים הדיון בוועדת הפנים, ואנחנו נצטרך להעלות את זה היום למליאה. מישהו רוצה להתייחס? תסבירו במה מדובר.

(יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): זה חוק ממשלתי, שיידון בעוד חצי שעה בוועדה. פשוט מבקשים את הדיון במליאה היום, ולא ביום שני.

הסביבה): הם ביקשו פטור מחובת הנחה, כלומר שאנחנו נקדים את זה.

עוד יחשבו שזו קונספירציה, בגלל שמאי גולן בבידוד, אבל אנחנו מודים שזאת לא קונספירציה.

מי בעד הקדמת הדיון? מי נגד?

הצבעה בעד, 9 נגד, אין נמנעים, אין אושרה. תשעה, מתנגדים ונמנעים אין. הקדמת הדיון אושרה. לא הצבענו על סעיף ג'. הצבענו ואישרנו. המלצת הלשכה המשפטית היא שהנושא יידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. במליאה נשמעו הצעות להעביר את זה לוועדת הכספים, לוועדת העבודה ולוועדת הפנים. אני פותח את זה לדיון. מיקי חיימוביץ' (יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה): זה נושא קלאסי של ועדת הפנים. זה נופל תחת המשרד לביטחון פנים, שהוא תחת הפיקוח של הוועדה. עידו היועץ המשפטי שלנו, בבקשה. החוק שאותו מבקשים לתקן נחקק בשנת 2017 ונידון בוועדת הפנים. הרשות שהוקמה אז החליפה את הרשות שהייתה למלחמה בסמים,

החקיקה שלה נידונה לאורך השנים בוועדת הפנים. החוק חוקק בוועדת הפנים.

אני חושב שצריך להעביר את זה

מטעמי יעילות. אני גם בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה. אני מצטרף לחבריי, אני בעד להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. זה נכון שהרבה פעמים החקיקה של הקמת הרשות או חוק הקמת הרשות נידונה בוועדת הפנים, אתה אומר. התוכן של הרשות הזאת, עם כל ההשלכות של העבודה שלה, לגמרי רלוונטיות לוועדת רווחה ובריאות והרבה פעמים גם עבודה, ולכן אני מבקש להצטרף לבקשה להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. עוד מישהו רוצה להתייחס? לא, אם כך נעלה את זה להצבעה. מי בעד העברת הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה? שבעה. מי נגד?

מי בעד העברה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות? הצבעה אושרה. שישה ברוב של שבעה מול שישה, הצעת החוק תעבור לוועדת הפנים והגנת הסביבה. רביזיה.

מאה אחוז, אנחנו נקבע רביזיה במהלך היום. הישיבה ננעלה בשעה 08:57.